אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום המחסור החריף במקומות לקבורת שדה, ישיבת מעקב, זו ישיבה שנייה. בישיבה הזו מכבדים אותנו בהשתתפותם שר הבינוי והשיכון,

חבר הכנסת

אנחנו מגיעים למקרים שבליל קבורה של אדם מתחילים הלחץ והפחד איפה יקברו אותו ומתחילים הטלפונים לכל העולם. אני לא מתחבא מאחורי שום דבר,

כך היא באה גם לידי ביטוי בהסכמים הקואליציוניים עליהם חתמנו,

כבר בימים אלה יש אלפי דונמים במסגרת התמ"א, שכבר היום מוגדרים לקבורה, שלא נעשה בהם שימוש, שעדיין לא הורחב בהם השימוש, שלא נעשתה איזושהי תכנית כדי לתת לכל אזור פחות

מנכ"ל משרד הדתות והממונה על התכנון רפי אלמליח ונתן אלנתן עוד לא הגיע?

הנציגים שלו כאן. עו"ד שחר

אנחנו נצטרך סדר גודל של שלושה, ארבעה מיליון - - שלושה, ארבעה מיליון קברים, זאת אומרת שאנחנו עומדים פה באיזה פיצוץ אדיר, שאנחנו לא יודעים מה החשבון שאנחנו נצטרך ב-2065,

אלא 2065. אני לא יודע אם הכול היום לייעד, אבל צריך ללכת על איזשהו מסלול שייתן

אתה נכנס לבית, שאתה רואה זוג הורים שעכשיו שמעו שהילד בן ה-14 נרצח, וכמובן יש את האובדן. כשאתה שומע גם את בני המשפחה שהדבר שמטריד אותם עכשיו זה

היתה בעיה כספית, חברות קדישא יכולות היו לגבות כסף. כשעמיתי השר מלכיאלי היה במשרד הדתות עבדנו יחד והרצנו את הוועדה,

היום אני בטוח שהדברים יתנהלו אחרת,

מה שאנחנו ביקשנו מחברת הסקרים שעושה לנו את העבודה ומול המרחבים שלנו שעושים על זה עבודה אלה שטחים עם פוטנציאל פיתוח נמוך,

למרות שרמ"י לוקחת על הקרקע הזאת פה לפחות, אני מקווה שלא יגידו שרמ"י ספסרית

אנחנו מחפשים שטחים שיהיו ליד קווי תשתית, מתקני תשתית, שטחים כלואים,

מחצבות, שטחים שלא נמצאים בשטח יער, בסוף אנחנו לא רוצים לפגוע בסביבה.

בוודאי שיש.

מי שאחראי על זה זה משרד הפנים, האגף לעדות. אין הרבה חברות כאלה, שזה מוסלמים ונוצרים. יש מספר של כמה עשרות בודדות. הנוצרים הרבה יותר - - - ושם

לצערנו, אתה יכול לקבור שם ולקבל את הכסף דרך הביטוח הלאומי,

הבעיה של קבורת השדה היא בעיה שחוצה מגזרים, חוצה עדות,

לא יכול להיות שיבנו מתקן ביטחוני למשרד הביטחון ונציג משרד הביטחון לא יהיה חלק מהתכניות הללו ורק ייתן איזושהי חוות דעת אם זה נחמד או לא נחמד. חשוב לדייק, שכאשר אומרים שכל תכנית שלנו צריכה אישור, אני מדבר כשגמרו את כל הוועדה, את כל התכניות,

לא, אני שאלתי אם חברים - - - אנחנו לא חברים. בתמ"א

בית קברות, בית עלמין זאת תשתית לאומית, זה לא מתנות לאביונים, זאת תשתית לאומית שצריכה לבוא תוך הסתכלות ומבט של המשרד שמוביל אותה, כמובן יחד עם כל משרדי הממשלה,

אבל אנחנו עדיין צריכים לזכור,

השדה, בשאר המקומות. מה שאמרתי כרגע נותן את האפשרות לקבורה רוויה,

אני חושב שהפתרון נמצא לפתחנו במשרד, ואנחנו יודעים לתת אותו, אבל קבורת שדה צריכה לבוא גם באזור המרכז וגם בירושלים. בירושלים לא יכול להיות שרק מי שיש לו כסף ייקבר בקבורת שדה, ומי שאין לו את הכסף לא ייקבר בקבורת

זאת גם קרקע, אני לא יודע אפילו כמה קרקע בכל מקום.

אני לא אומר להתעלם מעניין הציפוף, אני לא אומר לשים את הראש באדמה, אבל להסתכל על הדברים נכוחה ולמצוא את הפתרונות למי

כי אלמלא האוצר שייתן את היד לנושא הזה, אנחנו נלך על הדבר הפשוט ביותר כל פעם ולא נוכל להתקדם. ייאמר לזכותם שהסעיף היחיד שנשאר לי פתוח בתקציב לאפשרות

התקציבים גדלו מאוד בשנים

אבל

עוד פעם,

אם אנחנו נותנים תמהיל, כל אחד רוצה קבורת שדה,

אם הוא לא רוצה לשלם, זאת מכפלה ומישהו מעליו, או שאני גם אשלם עבור האבא או עבור האימא. אנחנו שוב חוזרים למצב שבעלי ההון יקבלו נטו

אני לא מכירה את מה שנאמר כאן, שבכל בית עלמין יהיו שטחים שמוקצים לקבורת שדה. עם מי זה מתואם? זה התיאום שהיה בשעתו בין השר לשירותי דת - - - את מבחינתך יש מקום שנקרא

זה מה שאמרתי בתחילת דבריי, זה חידוש. אנחנו נמצא פתרון לחידוש הזה. מי שרוצה קבורה בקומות, יוסי גיל, בבקשה, 14 קומות,

אתם צריכים להיות מובילים בעניין הזה יחד עם מנהל התכנון. אנחנו לא צריכים לעבוד כמו גנבים בלילה, צריך לעבוד בצורה מקצועית, בצורה נכונה ולא להתבייש לומר את האמת

שדה, בלי מכפלות?

התייחסות תהיה לפי מחוזות ולפי צרכים,

והאיזונים. אני רק אציין שהגורם המרכזי הרלוונטי כאן הוא משרד הפנים,

שכבר אז דיברו על כל מיני אופציות וכל מיני חלופות של הקמת בתי עלמין,

המצוקה לא היתה רק

אבל משום מה המדינה אף פעם לא השכילה למצוא את אותן חלופות גם בקבורה. כל ערי הלוויין מסביב לירושלים, אני מדבר דווקא אולי על הציבור שאותו אני מייצג כרגע,

לוקחים את העיר ביתר עילית,

היא אפילו לא נקברה, היא תלויה ועומדת עד עכשיו, כמו בכף הקלע. לא אישרו ולא לא אישרו. גם הרבנים וגם ההלכה הפסיקה ההלכתית אומרת, שאפשר לצאת מהערים הגדולות, מרחקים כאלה או אחרים,

אבל בינתיים תנו לנו

התוצאה היא שלאנשים אין פתרון.

אני רוצה לציין שדובר על זה שבהר המנוחות יוקצה שטח.

אין היום אפשרות. דובר על פתרון ביניים בקריית ענבים,

שלאנשים אין אפשרות להיקבר - - - תודה,

זאת המשימה שלך, אנחנו נכנסנו אליה בלית ברירה.

בזאת אנחנו מעבירים לך - - - - יחד עם הקרקעות. אל תעביר לי את הסמכויות בלי הקרקעות. הקרקעות

אבל אני נתפס יותר למילה שאמר בשקט שלו ובאופן שלו הרב שוב לא יכול להיות שיהיו פתרונות מהשרוול, זורקים פה פתרון, כאן פתרון, שם פתרון, פעם ימינה, פעם צפונה ופעם

לכן אנחנו מבחינתנו מעדיפים בהחלט את קבורת השדה.

מחזקים דבריך, אבל אתה לא שומע. אני לא יודע את מי אני מחזק

חלק מהבעיות שיש לנו באיתור שטחים זה המקלות בגלגלים ששמים לנו איכות הסביבה,

זה כבר אמר חיים רמון,

אם אתם רוצים שיהיה לכם מקום לטייל, אתם צריכים לדאוג שלמתים יהיה איפה להיקבר. אנחנו בוועדת הפנים

כמו שאנחנו בונים - - - אבל גם בית קברות, כשהוא כבר מאוכלס בשוכני עפר, הוא עדיין לא סוגר עדיין שטח פתוח. אתה יודע, יש דבר שנקרא

לא הזמינו אותנו, אתה לא הזמנת אותי לדיון הקודם על רעידות אדמה. הבנתי, המשרד עקף אותך. שלוש נקודות שאני רוצה להעלות.

אחת, שאותה לצערי יענקי לא העלה,

הוא רק לא הזכיר את המאבק, הוא יושב על

אני רואה ששר הבינוי והשיכון נוכח כאן בדיון. הייתי למעלה מ-10 שנים נציגת שר הבינוי והשיכון

כמו שבונים עיר, זה חייב להיות חלק בלתי נפרד מבניית בתי עלמין. אני לא אכנס עכשיו לסוגיות רוויה, לא רוויה,

אבל צריך לתת מענה לכולם, אבל ממש לכולם.

ואני כותב דוקטורט בנושא הקבורה בארץ

זה נחמד שיש עץ ויש ספסל ויש ברז מים, בבני ברק מסתדרים בלי זה. אני חושב שבבני ברק לא מקפידים פחות על ההלכה.

הפתרון השלישי זה אתרים ארכיאולוגיים רוויי קברים. יש אתרים ארכיאולוגיים שמלאים קברים מתקופות קודמות יש קברים,

אין מתים, אין מה לעשות איתם. אתן דוגמה של קברי המכבים, לא על קברי המכבים עצמם, אבל האזור הזה כולו מלא קברים. אפשר לייעד אותו לבית קברות. דיברו על שטח פתוח? אני הייתי מורה דרך בעבר. יש היום עולם שלם של טיולים בבתי קברות כינרת,

למה לא תהפכו את האזור הזה לשטח פתוח עם צמחייה וטיול? הדבר הרביעי, ואתו אני מסיים, זה מחזור. בבית העלמין היהודי בפראג יש 12 שכבות. אני לא נכנס להלכה, זה הרב רוז'ה,

צריך לבדוק את הנושא. בעולם היהודי קברו שוב ושוב. גם היום בהר הזיתים, בנחלת יצחק ובעוד בתי קברות, גם בתל אביב ובבת ים, יש חלקות שהיו נטושות, מילאו עליהן אדמה מטר,

וקברו שכבה נוספת. אם עשו את בפראג ועשו את זה בהרבה מאוד קהילות יהודיות בעולם, אני מציע שהרבנים יבדקו את זה. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון. אני שוב מודה לכם השרים שהגעתם וגם לאדוני המנכ"ל ומנכ"ל רמ"י. אני חושב שהדיון שם את הדברים על השולחן. אני אומר עוד פעם, האמת לא נמצאת בכל פינה, אלא היא נמצאת בסך הכול בתמונה הכוללת. אבל אני חושב ידידיי השרים, שהדרישה הזאת שהיתה משותפת היא התחילה עם יהדות התורה וקיבלה רוח גבית סליחה שכחתי,

לא משנה, היא חייבת להיפתר. היא חייבת להגיע לדיון, להיות מתוכננת היטב על כל הזרועות שלה, עם כל המבטים, גם עם המבטים שנוח לנו וגם עם אלה שפחות כדי לראות את הפתרונות. בוודאי שיש פתרונות עם עבודה נכונה, אבל עד היום מה שנעשה זה שפחות או יותר כל משרד ממשלתי או גוף ממשלתי עשה את התפקיד שלו, שלח את ההחלטות שלו ורץ קדימה. אנחנו מצפים כולנו לכינוס מהיר של הוועדה, לכינוסים של הוועדה, לראות שזה יבוא כמובן בסנכרון עם כל הצוות המקצועי ומשרדי הממשלה שנמצאים תחת ידכם. אפשר להגיע לפתרונות שיוכלו לתת את הפתרון הזה, שאנשים יוכלו להיקבר לפי אורח חייהם והלכותיהם ולמצוא גם את הפתרונות האחרים. זה לא רק להסתמך על מה שאמרו מקודם, ארץ הצבי, אני אומר את מה שאמרתי גם קודם, יש הרבה מקומות שלא נבדקו, עלו פה כל מיני דברים שנעשו. אם תהיה עבודה ולאחר מכן יוסקו מסקנות ולא יתנו היום הנחיות כאלה ואחרות שמונעות את התפתחות בתי העלמין כי הן לא מתייחסות לאמת בגובה העיניים אפשר יהיה לעשות את כל זה תוך שמירה על הגנת הסביבה, תוך שמירה על השטחים הפתוחים, על חלקם, ואת חלקם גם לפתח כשטח פתוח ב-60% או ב-70% ולא ב-100%, כי זה בדרך כלל לא במקומות שהולכים להיות פארקים למיניהם. אנחנו נותנים לכם את ברכת הדרך ומבקשים לקדם את העניין הזה, וכמו שידוע אצלי בוועדה, זה דיון שני בעניין, יהיה דיון מעקב במושב החורף בעזרת השם. אני מקווה שעד אז, בעזרת השם, נגיע למנוחה ולנחלה, תרתי משמע לצורך העניין. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:01.